בוקר טוב.

אבל הסיבה המיידית לעיסוק בו היא נתונים

על סעיף נפשי מהצבא,

אני עוסק בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, אני לא זוכר שיעור כל כך